שלום לכולם,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט.

למעט הדיון שלנו לפני הפגרה, לדיון פומבי,

המצב שאנחנו נמצאים בו. כבר מזמן, וכך גם חברי ועדת החינוך בכנסת, אמרנו, דרשנו והסברנו, והתייחסנו

חברה ממשלתית, שיש לה חשיבות לאומית, נמצאת תחת משרד החינוך. כוללת גם בית ספר תיכון. גם בית ספר שדה.

גם מכינה קדם צבאית. היא נקלעה לקשיים תקציביים מאוד קשים בעקבות הקורונה. אסור לתת למוסד הזה להיסגר. הם עומדים על סף קריסה. אני מצטרף. אני רק

שהסמכויות יירדו יותר קרוב לשטח, כך מערכת החינוך תתנהל טוב יותר ובריא יותר. תודה רבה. שני דברים רציתי. דבר אחד, אני חוזר על ההצעה שלי מאחת מהוועדות הקודמות שלי.

בבית-ספר יסודי, אתה יכול לקחת בית-ספר יסודי לחוד,

אתה יכול לקחת תיכון לחוד. אבל בתוך בית הספר היסודי, אין הבדל בין א' לו', אין הבדל.

ומי באמת מוצא את הפתרון היצירתי הטוב ביותר לכמה שיותר תלמידים ביסודי. אין הבדל בין כיתות א', לו', לד', לה'.

אין נתונים שמראים אחרת. ולכן, אני מבקשת שבית-ספר יסודי, התנהל כבית-ספר יסודי לכל

האם אתם מציגים איזשהו מתווה כזה? אני באמת לא מצליח להבין. אנחנו נציג את המתווה ברגע שהתקבלו ההחלטות. אבל זה עובד הפוך.

אנחנו ערוכים למתווים. אבל ברגע שהתקבלו החלטות על ידי שר הבריאות,

ברגע שיוחלט, אנחנו נוכל להציג את התכנית

בהתחלה הסתמכנו רק על נתונים מחו"ל,

יש לנו קצת יותר נתונים גם מהארץ,

קודם כל, ממש פורסם בימים אלה - ה-OECD, פרסם דוח על הנזקים שצפויים מסגירת מערכת החינוך. אז מעבר לכל מה שאנחנו נדבר על הנזקים הנוראיים שצפויים לילדים,

בטווח הקצר

אני רוצה להודות למר ציון רגב, מחדר המצב של מנח"י, שהוא מינהל החינוך בירושלים.

אולי העיר היחידה שמעולם לא ירדה לאפס תחלואה, ושבה הייתה התפרצות בגימנסיה, כמו שכולנו

אני חושבת שאלה דברים שלא נמצאים במערכת החינוך.

ולהחזיר את האמון במערכת החינוך,

לציבור חייבת להיות שקיפות והשקיפות הזאת דיי חסרה.

משרד החינוך אמר שהוקצה מיליונים, הוא אמר שהקים בקרה,

יש הרבה דברים שאומרים, מפרסמים, תכ'לס זה לא קורה.

מה שהצעתי, אני חושבת שרק כך ניתן לפתוח בצורה שוב הדרגתית. לפתוח את הגנים,

נמשיך הלאה. אחרת, אבוי לנו, נחזור שוב פעם לסגר שלישי.

בפעם הקודמת זה לא עבד, זה עבד אולי בדיוק שבוע.

ויש את החינוך הרשמי הלא מוכר. מי מממן תוספת תקציבית לגנים? כל עוד משרד האוצר פה לא בסביבה, כל התכניות האלה של משרד החינוך מול משרד הבריאות הן לא

היא לא משם בעיקרה.

מערכת החינוך אם הייתה מדינה,

יש לזה משמעות. לא צריך לעשות

אנחנו רואים גם לפי דיווח שאנחנו עשינו, וגם ניתוח של מרכז המידע והידע של משרד הבריאות, ועובד עם משרד הבריאות, כפוף למשרד הבריאות ועובד ונותן לנו דוחות. דוח מה-6

דבר אחרון, בנושא של השלכות ארוכות הטווח. גם מחקר שהתפרסם לאחרונה,

אבל מחקרים בעולם מראים שיש להם השלכות ארוכות